בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. היום ה-29 ביולי, י"ט בתמוז תשפ"א. היום על הפרק יש לנו את חוק החל"ת. אני רק רוצה שנמסגר את הדיון ונבין איפה אנחנו נמצאים. מחר ב-30 לחודש, המתווה של החל"ת